בפעם השנייה, בשבוע שעבר, קיבלנו מתווה שונה מהמתווה הראשון אבל לדעת רוב חברי הוועדה, היה קונצנזוס די רחב, הוא לא סיפק את המענה שרצינו ובעיקר התייחס להפחתה של שירותים וכתוצאה מכך הפחתה של תשלום ולא של סבסוד, כמו שדובר. אגב, אני אומר בסוגריים: שימו לב שבחרתי להתעלם באופן מוחלט מכל הפרסה של הבוקר מול שר החינוך, התייחסתי לזה קודם. צר לי שהשר בחר בדרך שהוא בחר, אני חושב שאין לזה שום מקום בעולם הפוליטי וזה שהוא בחר לעשות שימוש במשרד שלו ובדוברות המשרד שלו לצרכים פוליטיים זה צעד קיצוני בעיניי ופה אני מסיים את העניין הזה. לעצם העניין. תכף אני אתן לנציגי המשרד להציג את המתווה, שבסוגריים: אולי נפלה טעות, ממה שאני מבין מצוות המטה של השר, אבל אנחנו קיבלנו אתמול בערב את המתווה בפעם הראשונה, אחרי שאני מזכיר לכולם שיצאנו מפה בדיון ביום שלישי שעבר הפסקנו את הדיון בערך ב-14:45 כדי לצאת לדיון יחד עם יו"ר הקואליציה מיקי זוהר. ישבנו בחדר, יו"ר הקואליציה, נציגי המשרד, הצוות שלי ואני כדי לנסות להגיע לסיכום. סוכמו שם שני דברים: מודל של פעימות, שפעם ראשונה מוצע כאן הוא הוצע כאן על ידי כמה מהחברים וגם אני תומך בו הוא מאפשר לנו לעשות דבר משמעותי ולהפוך את המשוואה. לייצר מציאות שבה במקום שההורים ישלמו, הכסף יהיה אצל בתי הספר ואז יוחזר או לא יוחזר. אנחנו רוצים לוודא שהכסף מההורים לא ייצא באם השירותים לא יינתנו, על כך הייתה הסכמה בחדר. יש לציין שלקח למיקי זוהר בערך דקה וחצי להסכים אתנו שזה הכיוון הנכון. הדבר השני, שגם עליו הייתה הסכמה, הוא שצריך להגדיל את סבסוד המשרד לתשלומי הורים. לא הייתה הסכמה על הסכום, הייתה הסכמה על כך שצריך להיות סבסוד כזה,

סלע המחלוקת גם היום. סוכם שיוצג לנו משהו חדש. אנחנו אפשרנו לקיים דיון למחרת, יום רביעי בבוקר, השארנו את זמן הדיון בוועדה ריק בכדי לקבוע את הדיון, המשרד לא היה מוכן עדיין עם מתווה חדש ולכן לא קיימנו דיון. מאז עברו כמה ימים. אתמול שוב קיבלנו מתווה ואני אתן לכם להציג אותו. אם מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס בהתחלה,

אני ציפיתי להרבה הרבה יותר במתווה הזה, גם שנקבל אותו יותר מהר ושאפילו ננהל שיח הרבה יותר ערני מאשר לשבת ביום רביעי ואז לשלוח לנו מתווה ביום ראשון. בעיני זה חבל כי יכול להיות שהיינו מצליחים להגיע להישגים היום שאולי לא נצליח להגיע אליהם במהלך הדיון הזה. אני אתן למירב ישראלי, היועצת המשפטית של הוועדה, להסביר את מה אנחנו יכולים ו/או לא יכולים לעשות לגבי הפרדת הסעיפים, לקבל אותם או לא לקבל אותם, כדי שכל חברי הוועדה יכירו אותם. בעיקרון, בשנים הקודמות גם נהגנו כך לעיתים. אפשר להצביע על סעיפים בנפרד, לא חייבים לאשר את כל תשלומי ההורים בחטיבה אחת. אפשר להצביע בנפרד על כל תשלום כשהוועדה יכולה לאשר או לא לאשר את התשלום. אין יכולת להפחית או לשנות, אלא לאשר או לא לאשר כל תשלום כפי שהשר הציע אותו. מיכל שאול, הלשכה המשפטית של משרד החינוך, אני מבקשת להתייחס. הצעת השר מתייחסת למתווה בכללותו עם כל הסעיפים. זאת הצעת השר. ככל שלא רוצים לאשר את זה כך, יכול להיות שהשר לא יגיש את ההצעה כך. אבל זו הצעת השר בכללותה, לא חלק ממנה, לא חלק בכל איזושהי דרך שתמצאו. כך הצעת השר מוגשת. כך זה גם בסעיף 6(ד). השר הוא שמציע.

כמו שאמרה מירב, לאשר או לא לאשר, אבל לא מצב של חלק וחלק. יש ביננו בכל זאת מחלוקת על מה אפשר להצביע או לא להצביע. כפי שאת בוודאי זוכרת, גם בעבר היו תשלומים שהצבענו עליהם בנפרד וגם פה אפשר להצביע בנפרד. יכול להיות שחבר כנסת ירצה לאשר משהו מסוים ומשהו מסוים לא לאשר. אם השר בסופו של דבר לא יקבל את החלטת הוועדה אז הוא יכול להחליט מה לעשות עם זה. המשמעות היא בעצם שהצעת השר לא מאושרת, אם כך. חלקים ממנה לא מאושרים, חלקים מסוימים. בסוף מה שיוצא מזה הוא שאת ההצעה של השר אפשר לאשר או לא לאשר בכללותה. אני רוצה להבין את מה שאת אומרת. השר הגיש הצעה, כמו שמחולקים תשלומי הורים גם ההצעה שלכם מתייחסת לחלוקה של סעיפים, זה מאוד הגיוני,

אין סכום כולל שאת מבקשת מההורים. בסוף אישור הוועדה נדרש לפי החוק לתשלומי רשות ולא לשיעורים. הצעת השר היא בכללותה, כחבילה אחת לגבי תשלומי הרשות, ואת זה הוועדה נדרשת לאשר או לא לאשר. מיכל, רק בסוגריים: אני מרגיש צורך משמעותי להעיר על כך שבהודעה של המשרד, שאת היועצת המשפטית שלו, שיצאה בבוקר, דובר על סעיף הכסף של ההזנה, שכידוע לא באישור הוועדה, למרות שטענתם - - - לא, הוא כן באישור הוועדה. הוא בדיוק כמו התל"ן, הוא צריך להיות מוצג לי. לא, הוא לפי חוק, אנחנו מאשרים אותו לפי 6(ד). כמו ברשות?

אם כך, אני מתנצל, הוטעיתי. בסדר גמור. אני שמח לשמוע שגם את זה אנחנו יכולים להחליט אם לאשר או לא. מעז יצא מתוק. מה שאני רוצה להבין: אתם הצעתם הצעה שמחולקת לסעיפים כבכל שנה, אם את אומרת לנו מראש שאם אחד מהסעיפים לא יאושר זה אומר שאתם מושכים את ההצעה, אז בואו רגע נעצור, תגידי לנו שזה מה שאתם הולכים לעשות ונסיק מסקנות. זה לא מה שאני מכיר. מה שכתוב בסעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה: "אישור השר וקביעת שיעור התשלומים והחזר ההוצאות בידי השר טעונים אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת". כרגע ההצעה היא לגבי כל הסעיפים. יש מניעה שלא נאשר חלק מהסעיפים? יש מניעה ככל שאתם מתכוונים לעשות כל מיני דברים בהמשך בנושא הזה. כרגע ההצעה היא לגבי כל התשלומים. אני שואל שוב כי אני מודה שלא הבנתי, אולי מישהו מחברי הוועדה יסייע לי: האם יש מניעה שחלק מהסעיפים כמו בכל ועדה בכנסת, בכל דיון,

לא נאשר ואולי חלק מהסעיפים כן נאשר? אולי כדאי שנתחיל לראות לפני? אבל מה שהיא אומרת זה מאוד משמעותי, היא רוצה למשוך את ההצעה אולי. הכוונה היא שכל תשלומי הרשות, לא משנה באיזה שלב הם הוגשו לכם, כל עוד זו ההצעה הסופית, צריכים להיות מאושרים או לא מאושרים. אי אפשר יהיה לחלק את הסכומים לצורך העניין.

ההצעה השלמה כוללת לאשר או לא לאשר עכשיו. איך את מסבירה את זה שבכל שנה זה לא היה? ככל שאני מבין ממירב, שנמצאת פה די הרבה שנים, בחלק מהשנים פיצלו את הסעיפים. אפילו שנה שעברה, כולנו זוכרים, פיצלו את הסעיפים. אני לא מצליח להבין את העמדה. בשנה שעברה לא פיצלו את הסעיפים. חלק מהסעיפים לא אושרו. העמדה היא לא לפצל את הסכומים.

לא להגיע למצב שאתם אומרים על חלק מהסכומים, תשלום רשות כלשהו, למשל סל תרבות או השאלת ספרים, אנחנו כרגע מאשרים איזשהו חלק, את החלק השני אנחנו לא מאשרים, לא נאשר או נאשר בשלב יותר מאוחר. ההצעה היא בכללותה. אם יש סעיף בתוכה שאתם חושבים לא לאשר זו ההצעה. ההצעה היא בכללותה. מירב, מה חוות הדעת שלך? עקרונית, סמכות יושב-הראש להעמיד דברים מסוימים. בתשלומים, מכיוון שכל תשלום עומד בפני עצמו, לא כמו בדברים אחרים בשנים קודמות אישרנו את ספרי הלימוד בנפרד ואישרנו דברים אחרים בנפרד עקרונית אין מניעה פה. זו לא חטיבה אחת. אפשר עקרונית להחליט שמצביעים על תשלומים מסוימים ותשלומים אחרים לא מאושרים. הכוונה היא גם לא לפצל את הסכומים של הסעיפים. לא, לא. לפצל את הסכומים לא ניתן,

כי זה שינוי ממה שהשר ביקש. זו בדיוק הייתה כוונתי. זה בסדר. לפצל את הסכום, להחליט למשל שעל ספרי לימוד גובים חצי, זה לא ניתן לעשות.

נכון, כי זו כבר לא הצעת השר. את זה לא ניתן לעשות בוודאי. אבל אם הוועדה רוצה היום להצביע על חלק מהתשלומים, לאשר אותם ולהוציא אישור שהתשלומים האלה מאושרים וכבר עשינו את זה בשנים קודמות, אישרנו את הביטוח לחוד, אישרנו את ספרי הלימוד לחוד אין מניעה לעשות זאת. בסדר גמור. אוקיי, אז אנחנו בהסכמה והבנה. תודה לשתיכן. בבקשה, חבר הכנסת מאיר כהן. אני רוצה רק להעיר את תשומת ליבנו שעדיין לא הושגו הסכמות. אני מקבל פניות מהורים של ילדים בגנים שהגננות עדיין לא יודעות אם לעשות זום עם ההורים, להכיר את הילדים, להכיר את הגן. גילה, אתן מכירות את הסוגיה הזאת? אתמול דיברתי עם גב' יפה בן דוד, היא אמרה לי שזה יהיה בימי היערכות, אבל אני רוצה לשים את זה על השולחן. יצאו מיילים מסודרים לכל שכבות הגיל. אם תיתן לי את האירוע הספציפי אני אבדוק אותו. לא, מדובר בכל הארץ. אני גם שותפה לעניין. מבקשים מגננות שרוצות לעשות זום כבר השבוע עם הורי הילדים בגנים שלהן לא לעשות את זה. אנחנו צריכים להיזהר שזה לא יהפוך להתנצחות בין ועדת החינוך לשר החינוך. זו לא הכוונה שלנו. אנחנו צריכים להגדיר מה משימות הוועדה הזאת. אני חושב שעד עכשיו אנחנו הולכים בכיוון מאוד ברור. ההגדרה היא לא להיכנס להתנצחות עם משרד החינוך או עם שר החינוך. ההגדרה היא ברורה: בגלל המצב הבעייתי לנסות להשיג עוד הנחות להורים בתשלום הכללי. בישיבת ועדת הביקורת הבוקר אמר השר: אני יודע לחזור ל-100 מיליון שקלים של קרן המלגות. אתם זוכרים שדיברנו על קרן של 100 מיליון שקלים, שצמצמו אותה ל-50? ישב פה דודי ואמר שאין מה לעשות, זה מה שצריך. אמר השר היום: אני מחזיר את זה ל-100. אז לפני שאנחנו יורדים לנושא המשפטי כי צודקת היועצת המשפטית, אנחנו יכולים להצביע על כל סעיף, זה היה, היינו כאן, אין שום בעיה בואו ננסה לעשות את זה אחרת, לשמוע את ועד ההורים אומר מה מבחינתו, אחרי ההצעה של השר היום להוסיף עוד 50 מיליון שקלים,

רק צריך להגיד לגבי ה-100 מיליון שאני לא מכיר את ההצעה הזאת, זה לא מה שאנחנו מכירים. הוא אמר את זה שם, הוא הצהיר. אגב, אני ביקשתי ממנו שיגיע ב-13:30 לכאן.

אמרתי לו שאני מאוד מבקש ממנו אבל הוא אמר שהיומן שלו לא מאפשר זאת. בכל אופן, אשמח אם אפשר לנהל את זה ברוח הדברים שאמרתי. נצא מתוך הנחה שיש הגדלה ל-100 מיליון שקלים. לא הגדלה, יש השוואה של שנה שעברה. השוואה של שנה שעברה, כך אמר השר. הדבר השני הוא לשמוע את ועד ההורים, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים להמשיך להתנצח עד מחר, בואו נשמע מה היה רוצה ועד ההורים ועל מה הוא היה מברך. אני הולך עם הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן. היו גם פגישות, אפשר לשמוע עליהן?

עליהן, עברנו על כל השתלשלות העניינים. הפגישה האחרונה הניבה תוצאות שלא מומשו פה, ככל שאני מבין. חה"כ קטי שטרית, בבקשה. אחרי זה מירום, יושב-ראש הנהגת ההורים הארצית.

אני מצטרפת לכל מילה ומילה שאמר חברי, חבר הכנסת מאיר כהן. אני רוצה לברך גם את הוועדה, היה הישג לא מבוטל עם החזרת כל התוכניות בעקבות התקציב. מימין ומשמאל, כולנו דאגנו לתכניות קרן קרב,

שירות לאומי, מתנ"סים והרשימה מאוד ארוכה. אני חושבת שאי אפשר לעבור על כך לסדר היום. צודקת, גם בירכנו פומבית ובאותו רגע. כולם תמכו בזה פה אחד וזה חזר. ייאמר גם לזכותו של השר שמיד כשהוא נכנס לתפקיד, אפילו לא היו לו ימי חסד, הוא נכנס למערבולת שלמה וכל חברי הבית כאן פנו. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו פתיחת שנת לימודים לא פשוטה, מאתגרת, אף אחד מאתנו לא יודע איך זה יהיה ומה יהיה. אני רוצה לציין שאתמול הייתי בבית חולים שערי צדק. ביקרתי שם בהמשך לפעילות שלי עם בתי החולים הציבוריים. אני רוצה להגיד לכם שנחרדתי, נחרדתי מנתון שאולי אסור לי להגיד אותו אבל אני אומר אותו, נחרדתי מכמות החולים הצעירים. חברים, השנתונים הם 20-30. חולים או מאומתים?

חברים, אני מדברת על חולים קשים מאוד. זה נתון שדי הלחיץ אותי ברמה האישית. אני רוצה להגיד לכם שמדובר במגיפה שהיא לא פשוטה ואנחנו צריכים להתייחס אליה בצורה הזו. עזבו את כל מה שאומרים כל מיני פופוליסטים מצד אחד ומצד שני. האחריות שלנו פה בוועדה היא קודם כל לשמור על שלומם של הילדים, על שלומם של צוותי ההוראה שעושים באמת לילות כימים - - - קטי, אבל זה לא עולה עם מה שהציג פרופ' גרוטו - - - זאב,

יש לך ימי עדנה, אם מרגי היה יושב פה היה גומר אותך כבר במשפט הראשון. יש לך פה את רם שפע, עדין,

אצילי, שומע אותך לאט לאט. מרגי לא היה נותן לך את ההנחות האלו. אני רק רוצה להזכיר שההורים הם המושא הכי משמעותי בדיון אז נראה לי שזה אחלה דיון לתת להם את כל המקום. ברור, ודאי. אני חושבת שצריך את ההורים בכל שלב. לתת מקום אבל לא לדבר. אבל אני אומרת שאנחנו צריכים לדעת באיזו תקופה אנחנו נמצאים. אני פונה להורים: סל תרבות, טיולים, כל הדברים האלה הם חשובים מאוד. תחשבו טוב-טוב אך ורק על טובתו של הילד כאן. זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה לחברת הכנסת שטרית. בבקשה מירום, יושב-ראש הנהגת ההורים הארצית. קיימנו דיונים עם משרד החינוך בימים האחרונים. מיום שישי אנחנו מנהלים מספר דיונים עם משרד החינוך. יש מספר דברים שאני חושב שחשוב שהוועדה תדע אותם ושיאמרו בצורה ברורה. יש כמה דברים שעליהם לא הגענו להסכמות. אני חושב שהיום היה שינוי גדול שהגיע הזמן שהוא גם יבוא לידי ביטוי לטובת ההורים. הדבר הראשון שמשרד החינוך אמר לנו זה שהוא מחזיר את קרן המלגות למשפחות שקשה להן ל-100 מיליון. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ושצריכים להחזיר את זה ל-100 מיליון שיש לנו בכל שנה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתקופה של קורונה. בתקופה הזו יש הרבה מאוד אנשים שקשה להם, הרבה מעבר לשנה רגילה. כולנו מסכימים על הדבר הזה. היום היה שינוי דרמטי, הגיעו להסכמה עם משרד הבריאות לגבי איחוד הצהרונים בגנים ובכיתות א'-ב'. איחוד הצהרונים משחרר הרבה מאוד כסף מכספי הקורונה שאושרו על ידי מדינת ישראל. אני קורא למשרד האוצר להכפיל את קרן המלגות לטובת אנשים שקשה להם בתקופה כזו תקופה של חל"ת, שיש 700-800 אלף מובטלים לקרן של 200 מיליון. עכשיו יש לנו גם מקור תקציבי לדבר הזה ועד היום נאמר לנו שאין מקור תקציבי. מעבר לכך, אני מבקש ממשרד החינוך להחזיר את הסבסוד של 20 מיליון השקלים משנה שעברה אפשר להחזיר אותו לסעיף השאלת ספרים להחזיר את הכסף שסבסדו בשנים קודמות. אם אני אסכם, לא קיבלנו סבסוד נוסף כרגע. עדיין לא החזירו לנו את 20 המיליון. מעבר לכך, הגענו להבנות לגבי פעימות וכו' אבל לא לגבי כספים. זה הדברים שעד היום נאמרו. ללא הדבר הזה, ללא הכפלת הקרן, אני הייתי שמח אם הוועדה אני רק יכול לבקש, לא יותר מזה כי אין לי זכות הצבעה לא תאשר שום סעיף חוץ מהשאלת ספרים היום. בלי הכפלה של קרן המלגות? הכפלת קרן המלגות מ-100 ל-200 מיליון והחזרת 20 מיליון שמשרד החינוך סבסד בשנה שעברה ושיאשרו את הסבסוד מחדש. מירום, האם אתה אומר שבעצם אתה מבקש ממשרד החינוך תוספת של 120 מיליון שקלים? לא,100 מיליון. 100 ועוד 20. ה-20 היה בשנה שעברה, הוא ניתן לסבסוד סעיף המסיבות. הרי כל שנה מזיזים אותו מפה לשם. הוא מבקש שלושה דברים. היה ומשרד החינוך אומר: אני יודע להביא את הכסף הזה הצעתו של משרד החינוך מקובלת עליכם? הגענו להבנות בנושא תל"נים. למשל בחמ"ד הגענו להסכמה. תכף ניתן לחבר הכנסת אופיר סופר לספר לנו. למה הגעתם בחמ"ד? אופיר הוא חתן שמחה אז אני אתן לו להסביר. לא, תגיד לאיזו הסכמה הגעתם כי אני לא מעודכן. אתה יודע יותר טוב ממני, אני אשאיר את זה לך. אני חושב שדווקא בחמ"ד זה סיכום היסטורי, אם באמת יאשרו אותו. אופיר יספר על זה יותר טוב ממני. אני חושב שזה מאוד חשוב. יש כמה דברים שצריכים לאשר בתוך הסעיפים הקטנים אבל אני לא חושב ששם תהיה מחלוקת. הבעיה הגדולה שנשארה היא הגדלת הסבסוד. אני חושב שיש היום מקור תקציבי. משרד האוצר יכול לתת היום עוד 100 מיליון על חשבון הכספים שיאפשרו עכשיו איחוד צהרונים. יש אישור ויש מקום לעשות זאת. אני רק רוצה לוודא שאני מבין אותך. אתה אומר שלושה דברים: דבר ראשון הוא ההשלמה ל-100 מיליון של שנה שעברה. אני תכף אשמח שמישהו מכם יתייחס לזה, אני לא מכיר את זה. אני סומך עליך באלף אחוז שהשר אמר את זה בוועדה, פשוט לא היינו שם. זה לפרוטוקול. זה נאמר לי על ידי אנשי משרד החינוך,

אני פשוט לא מכיר את זה. זה מעולה. הדבר השני שאתה אומר הוא להחזיר את 20 המיליון. והדבר השלישי שאתה אומר הוא להוסיף 100 מיליון ל-100 של קרן המלגות, שאתה אומר שהמקור התקציבי - - - אני מציע מאיפה להביא, אבל אני אקבל כל מקור תקציבי אחר.

יש לי כמה הערות קטנות לגבי תכנית הפעימות שמשרד החינוך שלח לכם. ניתן קודם למשרד לפרט את המתווה, מה אתם מציעים. אני יואב פרנקל, ראש המטה של השר גלנט. אני רוצה להגיד מספר דברים בשם השר וגם להתייחס לדברים שנאמרו פה שקרו בשבוע שעבר, הייתי מעורב בהם וחשוב שנגיד גם את הצד שלנו, ‏אפילו לשם ‏ידיעת הציבור. כמו שאמר ‏יו"ר הוועדה, התכנסנו ‏בחדרו של יו"ר הקואליציה ובאמת סוכם שם ‏שהמשרד יפעל לגיבוש פעימות. אנשינו ישבו מיד לאחר מכן עם אנשי הוועדה ועבדו על זה יומם ולילה עד שהגיעו לדברים מסוכמים גם על ידי ‏המחלקה המשפטית שלנו וגם על ידי מחלקות הכספים. העברנו את זה ברגע שסיימנו לעבוד על זה. ‏הייתה עבודה ‏מהרגע שזה סוכם בחדר ועד הרגע שזה הוגש. אני חושב שזו הייתה עבודה מקצועית מאוד, אנשים השקיעו בזה מאמץ רב ‏ואני חושב שגם התוצאה היא בסך הכול טובה. ‏ יואב, אני אתן, זה בסדר גמור, אני רק חייב לשאול: מיום רביעי, מהרגע שיצאנו מהחדר ופגשנו את סימה עוד פעם אחת, ‏לא היה שום שיח איתי ועם הצוות שלי. אני מעריך שהם עשו ‏עבודה,

אבל בסוף כשמציגים דבר יש תהליך שצריך לעבור בתוך המשרד כדי לוודא שיש לו בסיס ואני לא מציג דברים ריקים מתוכן.

לגבי ‏הסוגיה השנייה של הכסף התוספתי לנושא סבסוד ‏תשלומי הורים, מה שעלה בחדר עם יו"ר הקואליציה זה שהוא גם ידבר עם ראש הממשלה וינסו להביא כסף חיצוני. בסופו של דבר לא סיכמנו שיינתן כסף כזה כי אין לנו מקורות לזה. עד לרגע זה אין לנו מקורות לזה. ‏גם אותם כספים שמציע פה מירום בנושא הצהרונים ‏אלה כספים שלא ברשותנו, הם נמצאים אצל האוצר. הם ספציפית היו לטובת ‏הקופסה התקציבית של הקורונה. הם לא נשארים אצלי ברגע שיש איחוד צהרונים, ‏הם חוזרים לאוצר. מי שיכול לנהל ‏אותם ולהחליט אם כן או לא זה האוצר. צריך ‏להבין שבסוף אי אפשר לבקש ממשרד החינוך דברים שלא נמצאים ברשותו, כמו שאני לא יכול לתת תחבורה ציבורית כי זה משרד התחבורה אני לא יכול לתת כספים שהם לא אצלי. עכשיו‏ אני רוצה להגיד דברים בשם השר, בשביל זה ביקשתי לדבר.

אני רוצה להגיד שהשר גלנט מאוד קשוב לצרכי ההורים. הוא הראה את זה כבר עם כניסתו לתפקיד כשהוא נכנס לנושא החזרי הכספים על ‏הגבייה של פולין. מצאנו לזה מקורות פנימיים אצלנו במשרד בהנחיית השר, ‏עשינו את זה מהר, ההורים כבר מקבלים את הכסף, אני חושב שמרביתם כבר קיבלו את הכסף. זה נעשה בצורה הכי מקצועית והכי מהירה שהמשרד יודע לעשות.

כך גם בתשלומי ההורים. ‏יצרנו מתווה תשלומי הורים שבסופו של דבר מפחית את תשלומי ההורים במאות שקלים. נכון שלא מדובר בסבסוד, ‏מדובר בתשלומים שאנחנו מפחיתים מאחר שבדקנו ומצאנו שאנחנו לא מסוגלים לממש את הפעילויות האלה.

לבקשת הוועדה. ישבנו פה בוועדה ו‏הוועדה ביקשה: תעשו עבודה, תבחנו מה לא תוכלו לממש. בחנו, ישבנו לילות כימים לבחון אלו סעיפים לא התממשו, ו‏הגשנו מתווה שמצד אחד מגן על ההורים, ‏מאפשר מסגרת מאוד בדוקה של הדברים שניתן לממש ורק אותם גובים מההורים. יצרנו לזה חסמים ‏ובקרה כדי שנגבה רק מה שמתממש.

מאפשר להורים את אותה ההגנה שלא יגבו מהם כספים לחינם, ‏ומצד שני מאפשר איזושהי גמישות למנהלים כן לאפשר פעילויות חברתיות ופעילויות תוספתיות שמאוד-מאוד חשובות השנה. גם על זה היה קונצנזוס ‏בוועדה, שחשוב דווקא בשנה הזאת כן לעשות פעילויות חברתיות, כן לעשות את אותן פעילויות תוספתיות כשאפשר, בתוך המתווה, בתוך ההגבלות של משרד הבריאות. אנחנו חושבים שהמתווה שנוצר הוא מתווה מאוד-מאוד טוב. אני שמעתי את השר במו אוזניי בוועדת הביקורת אומר: אני אביא את 100 מיליון השקלים זה לא

השר אמר את זה בקולו. עוד לא דיברתי על זה, עוד לא הגעתי לזה. דבר שלישי, התבקשנו על ידי הוועדה לעבוד על הפעימות. עבדנו על הפעימות, יצרנו מתווה הכי טוב שאפשר. בנינו מתווה מאוד הוגן של נושא הפעימות והוא אושר על ידי כל הגורמים. הוא באמת אפשרי גם למימוש, לביצוע, ולא הצגנו משהו שהוא לא ישים. אני חושב שבסופו של דבר, אם מסתכלים על הדברים כהווייתם, משרד החינוך עשה כל שהוא יכול במסגרת הכלים שנמצאים ברשותו ללכת לקראת בקשת חברי הכנסת מצד אחד והנהגת ההורים מהצד השני. נכון שאין למשרד אפשרות להגדיל את הסבסוד של הדברים השונים מאחר שאין לו כסף, אין מקורות בתוך המשרד. לנושא המלגות. אמר פה דודי: התקנה יושבת על 45 מיליון שקלים. השבוע בדקנו את זה, התקנה יושבת על 35 מיליון שקלים. אומר השר: אני מגדיל ממקורות המשרד, מ-65 מיליון שקלים נגיע ל-100 מיליון שקלים מלגות. אני חייב לקטוע אותך. זה מצוין אבל אמרת שני משפטים שעומדים בסתירה מוחלטת,

כי במשפט אחד אמרת שאין למשרד מקורות

הרבה פעמים, גם בשבועות האחרונים וגם עכשיו מצד שני אמרת: הנה, החליט השר שהוא מגדיל ב-65 מיליון.

קודם כל, זה לא נעשה כלאחר יד. זה ברור. צריך להבין פה שני דברים: אחד, אנחנו מבינים, השר מבין את זה, גורמי המשרד מבינים את זה וזה גם לבקשת חברי הכנסת, אנחנו לא מעוניינים לפגוע באותם הורים מהשכבות המוחלשות שזקוקים לכסף הזה. עשינו עבודה, מצאנו את המקורות להביא את אותן מלגות. בסוף מדובר בשמיכה קצרה מאוד שצריך להחליט על מה מוציאים אותה. משפט המפתח, לשר יש פררוגטיבה והוא עושה את זה,

טוב בהרבה תחומים, להחליט מהם סדרי העדיפויות שלו.

אז כרגע, בהחלטה שלו, למעט קרן המלגות הזו, תשלומי ההורים וזאת המציאות הם לא בסדרי העדיפויות שלו. מה שתיארתי עכשיו אלו העובדות, אז הטיעון שאין כסף פשוט לא פוגש את המציאות. רם, זה קצת ציני. לא, זה לא ציני, אלו העובדות. זה קצת ציני מהסיבה ואת זה אני אומרת להורים שברור לכם שזה נלקח ממקום מסוים ועובר לפה. אולי אתם לא יודעים מאיפה, אבל יכול להיות שזה משהו מאוד חשוב שנמצא במערכת וכרגע, בכדי שנוכל להעביר את תשלומי ההורים ושפתיחת שנת הלימודים תהיה כסדרה, זה נלקח מאיזשהו מקום. להזכירכם, אני טיפלתי לפני שנה בילדים האלרגיים שנלקחו מהם הסייעות כי לא היה תקציב במשרד. העבירו את זה לפרויקט אחר, במקום הסייעות הרפואיות שיכולות להציל חיים של ילד. בסופו של דבר, לאחר לחץ רב מאוד הסייעות הוחזרו, אבל זה בטוח נלקח מאיזשהו מקום. אז כשאנחנו אומרים: ‏תתגבר את הסכום, קחו בחשבון שזה בא במקום משהו אחר. קחו אחריות על זה. גם ההורים. זה לא יבוא משום גורם חיצוני.

אני חושב שמה שאת עושה הוא לא בסדר מסיבה אחת פשוטה - - - מותר לה להגיד את זה, חברים, זה בסדר גמור. זה בסדר, לגיטימי, אבל בסוף 100 המיליון הראשונים של קרן המלגות מיועדים לאנשים שאין להם. ברור, לכן ניתנה לזה עדיפות. אבל, מירום, קח בחשבון שאם לוחצים לעוד מתן של כסף זה על חשבון משהו אחר.

היום מדינת ישראל קיבלה החלטה נכונה לאחד את הצהרונים. אם לא היו מקיימים את האיחוד הזה זה היה עולה לנו מאות מיליונים כי במקום צהרון אחד היו שלושה בכל בית ספר. זה חסך מאות מיליונים.

קחו לאלו שאין להם ותביאו עוד 100 מיליון ‏כי אנחנו בתקופה לא פשוטה.

תגיד, תצביע מאיפה. מהכסף שאושר ‏לקורונה. יש שם כסף, אף אחד לא מתכחש לזה, רק רוצים להחזיר אותו לאוצר. ‏זה אפילו לא על חשבון משרד החינוך. זה לא על חשבונם. חבר'ה, אל תגידו דברים סתם. לא ביקשנו כלום והיינו מוכנים להרבה פשרות, אבל לא לתת לאלה שאין להם? גם להם לא מגיע? ברור, ‏לפני כל דבר.

ממש מסיים את דבריי בשם השר, שני דברים אחרונים. שוב אני מדגיש ‏לגבי מה שמירום אמר, הכסף לצהרונים הוא לא ברשותנו, זה לא יושב אצלי, זה יושב באוצר ‏ואם רוצים שהם יקצו אותו צריך לפנות לאוצר. יואב, על פי חוק יסוד הכסף של קורונה מיועד לקורונה ולזה צריך לעשות שינוי חקיקה. ‏ מלגות בתקופת קורונה זה לא קורונה? זה מלגות קורונה. אנשים שלא עובדים זה כתוצאה מהקורונה. הכול אפשר לחבר. ‏החוק הזה, אגב, עדיין לא עבר. ‏לסיום אני רק אומר שאנחנו, כדי לאפשר כל דבר אחר, נצטרך להוריד תכניות מהותיות ‏שנוגעות דווקא בשכבות החלשות. מי שמוכן לדרוש את זה שיצביע גם על איזה תכניות הוא מוכן להוריד. אני לא חושב שיש פה מישהו מסביב לשולחן ‏ ‏שיודע להצביע על תכניות שהוא מוכן לקצץ בהן. ‏ אתם מוכנים לשבת אתנו, לפתוח את כל ‏תקציב משרד החינוך ושנעשה את זה? הצעת. אמרת שאתה לא חושב אני מוכן.

‏ ‏אתם יכולים לשבת על התקנות ולהצביע. אני רק רוצה לסיים ולהגיד שאי העברת תשלומים בוועדה הזו בסופו של יום ימנע דברים שאנחנו לא רוצים למנוע אותם מתלמידי ישראל. ‏זה ימנע את הטיולים, שהם חשובים כל כך בשנה הזאת, ‏זה ימנע את סבסוד השאלת ספרי הלימוד, צריך לזכור שבלי הסבסוד הזה ההורים ישלמו מאות שקלים יותר. ‏איזה סבסוד יש? ‏המשרד משקיע מיליוני שקלים לאפשר את פרויקט השאלת ספרי הלימוד. אם אנחנו לא נאשר את זה ההורים ישלמו מאות שקלים יותר על ספרי הלימוד. ‏האם אתם מוכנים שנגיע למצב הזה? האם אתם רוצים לא לאפשר לתלמידי ישראל טיולים שנתיים או טיולים חד יומיים? אפרופו חל"ת ומובטלים, יש הרבה מאוד גופים שיושבים בבית היום בגלל הנושא הזה. תשעה מיליון שקלים זה מה שהמשרד נותן להשאלת ספרים. ‏ החברה להגנת הטבע, אשכולות,

יש גופים שלמים שיושבים בבית ומחכים למוצא פיה של הוועדה הזו ‏כדי לפתוח את השערים. צאו מהקונספט שהממשלה משלמת הכול.

‏‏חברים, יהיה לנו זמן לזה, אני מבטיח לכם, אבל אני רוצה שראש המטה יסיים ואנחנו צריכים שהמשרד יציג את המתווה. סיימתי, אני מבקש שסימה ‏תציג את המתווה. תודה רבה. סימה, בבקשה. שלום. אנחנו הצענו ו‏היה דין ודברים משלישי ועד ואתמול בערב עם ההורים.

הם הגיבו על זה רק אתמול בערב ואז שלחנו את ההצעה. ‏הצענו שתי פעימות לגביית תשלומי הורים. ‏ קיבלנו את זה ביום שישי ושלחנו את התגובה ביום ראשון, ואנחנו גוף של ‏מתנדבים, לא מקצועי. ‏גם הייתה שבת, חלקנו שומרים. ‏הצענו שני מועדים לגבייה, הראשון עם תחילת שנת הלימודים והמועד השני לקראת המחצית השנייה של שנת הלימודים, בחודש ינואר. חילקנו את התשלומים לשני סוגים: תשלום החובה בעד ביטוח תאונות אישיות לתלמיד יגבה בתחילת שנת הלימודים. ביטוח תאונות אישיות אושר כבר בשנה שעברה? ומתי הוא יגמר? ‏זה 49 שקלים שכבר אושרו פה בשנה שעברה. בסוף השנה הזאת זה יגמר. ‏ שנת לימודים, אופיר. ‏כי זה מאושר פעם בשנתיים. ‏‏בית הספר יעשה תכנית עבודה ולפי הפעילויות המתוכננות יוכל לגבות בעד סל תרבות עד 50% מגובה התשלום המרבי בתחילת השנה ואת המחצית השנייה בחודש ינואר. ‏הגבייה עבור טקס סיום תהיה רק בחודש ינואר בהתאם ליכולת לקיים טקס סיום.

השאלת ספרי לימוד בתחילת שנת הלימודים. ‏לא נגבה ולא תכסו?

זאת ‏אומרת שמבטלים? ‏זה בהתאם למצב הבריאותי. ‏אין מסיבות. זה "אל תקנו קפה ואל תשלמו עליו".

כן, כי בשנה שעברה הם שילמו על זה.

הנהגת הורים ארצית בתחילת שנת הלימודים, ועד הורים יישובי בתחילת שנת הלימודים, טיולים עד 50% בתחילת שנת הלימודים ועד 50% בחודש ינואר, על פי התוכנית, ‏של"ח גם בשתי פעימות,

השתתפות הורים בחוק ארוחה יומית בעלות ארוחה יומית בתחילת השנה. פה אני צריכה לומר ‏שהתשלום בפועל מתבצע חודש בחודשו בהתאם למספר הימים, יצאה על זה עוד הבהרה אתמול של חיים הלפרין. תל"ן הצענו לעשות דבר חדש השנה בעקבות הצורך לראות איך הדברים מתקדמים. הצענו לתכנן שני סוגי תל"ן. ‏תל"ן אחד: אם תוכנית הלימודים הנוספת ‏מתוכננת להתקיים לכל אורך שנת הלימודים הרי שיש מחויבות כלפי אותו מדריך לשנה שלמה ולכן יצטרכו לגבות את התשלום עבור כל שנת הלימודים מראש וכמובן אחר כך להתחשבן. אבל אפשר גם, וזה אושר משפטית, לתכנן תל"ן שהוא למחצית אחת, כמו קורס סמסטריאלי, ואז יתחייבו כלפי המדריך לחצי שנה והתשלום יהיה לחצי שנה. התשלום עבור מדריך התל"ן ממומן על ידי ההורים ולכן מנהל, או רשות מקומית,

שחותמים על חוזה עם מורה, צריכים לדעת שיש להם את המקור התקציבי לעמוד בהתחייבות הזאת,

נכנסים לבעיה ולכן צריך להתחייב על כך מראש. ‏אם תל"ן מתקיים בסמסטר אחד ייגבו עבור התל"ן בסמסטר א׳, במחצית הראשונה, בספטמבר, ועבור התל"ן שמתקיים סמסטריאלית, קורס של מחצית שנה, גם בחודש ינואר בהתאם לתכנון. ‏ הדבר הבא הוא רכישת שירותים מרצון גם אפשר לחלק לשתי פעימות, בתחילת השנה ובינואר. אמצעי קצה, טבלטים - - - ‏אפשר להגיד מילה על הרכישה מרצון? לאן הכסף הזה הולך? ועד כמה הוא מרצון. כן. ‏רכישה מרצון זה סוג של סידור שעוזר להורים לחסוך עלויות בעד פעילויות שהם יכולים לרכוש בעצמם עבור הילדים שלהם, פעילויות שחשוב שיעשו בקבוצה, או מוצרים שהם יכולים לרכוש יחד ‏אבל יש ערך לכך שהתלמידים מקבלים אותם ביחד וגם יש פה אפשרות להוזיל עלויות. זה סוג של קבוצת רכישה. השר מגביל את התשלום על זה. אני אתן דוגמה, בגן הילדים זה יכול להיות קלמר. ‏אבל כשהם משלמים הם יודעים על מה זה? בוודאי, ‏הם יודעים מראש על מה זה וזה גם מפורסם באפיק ממש בתתי סעיפים בכל כיתה. למשל, ‏אם מביאים איזושהי פעילות לבית הספר, ‏סדנת מדעים או מסיבה ללומדי רביב. ‏למה ההורים משלמים על סדנת מדעים? אני לא מצליח להבין. אם ההורים רוצים לרכוש סדנה נוספת - - - גם מחשוב ותקשוב ‏זה חלק מזה ואנחנו עברנו ללמידה מהבית, זה אמור להיות בבסיס. ‏ אם הורים רוצים לרכוש סדנה נוספת שהיא

רוצים להביא איזושהי פעילות לבית הספר - - - ‏אבל מה זה "רוצים"? אנחנו מאשרים את התשלום הזה עכשיו. ‏אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו מאשרים והופ, הכסף נגבה. אני צודק? ‏ אין צורך לאשר. הוועדה לא צריכה לאשר את התשלום הזה, זה מובא ‏לידיעתה. ‏התשלומים שמובאים לאישור הוועדה הם תשלומי הרשות. סימה מחויבת ליידע את הוועדה אבל רכישה מרצון ותל"ן לא מחויבים באישור ועדת חינוך. זה נובע מהחוק, זה גם קיבל שתי פסיקות של בג"ץ בנושא הזה, זה רק מובא לידיעת הוועדה. זה בעצם נושא בית ספרי. יכול לקום בית ספר ולהגיד: אני לא רוצה לעשות רכישות שירותים מרצון. הם לא חייבים. קטי, זה נכון לגבי כל תשלומי הרשות. אני מזכיר שכל מה שאמרה היועצת המשפטית נכון, אבל יש רק הסתייגות אחת ועל זה המשרד לא מקפיד, למשל שכל נושא התשלום מרצון והתל"ן חייב להיות מאושר אישית על ידי כל הורה עבור כל ילד. על זה המשרד לא מקפיד. זה פרוץ לגמרי. המשרד מקפיד על כך. אני בעצמי שולחת תזכורות, נהלים והצגות למנהלי בתי הספר ישירות וגם לפיקוח ואנחנו עושים בזה עבודה. אם נקשר את הדיון לדיון בבוקר: משנת 2011, שנכתב הדוח, ועד היום, יש שיפור עצום ומשמעותי. התמונה היא לא אותה תמונה. מנהלי בתי הספר מחתימים. אנחנו מעירים למי שלא. יש על זה עבודה. הם מחויבים לפרסם את הדברים והורים יכולים לבחור שלא לרכוש.

דרך אגב, הורים לא מחויבים מלבד ביטוח תאונות אישיות לרכוש אף אחד מהשירותים. השירותים הם שירותי רשות. הם יכולים לבחור לרכוש אותם והם יכולים לבחור לא לרכוש אותם.

ממש פררוגטיבה של ההורים. חוץ מבתי ספר שמתנים את הרישום בתשלום. אז קדימה,

אולי תביאו את שמות בתי הספר ותעבירו להם?

אז תטפלו בזה כמו שצריך. אם הם מביאים לכם תטפלו בזה. בוועדת ביקורת המדינה הבאתי דוגמה של שלושה בתי ספר שכבר שנים מטופלים על ידי המשרד ולא החזירו שקל, שקל בודד. הבאתי דוגמה של שלושה בתי ספר ספציפיים. אין פיקוח, אין דין ואין דיין.

גם אין דיווח להורים מה קרה עם הכסף לפני שמאשרים את שנה הבאה. הפיקוח נעשה על פי חוק. יש דיווח להורים. בתי הספר מחויבים להגיש דוח עד ה-30 בספטמבר. הם מחויבים להשיב יתרות להורים עד ה-31 באוגוסט בכל שנה והם עושים את זה.

הגבייה מתבצעת לפני הצגה של השימושים והתמורות. צריך להיות קודם דוח שעות, קודם נראה מה נשאר ואז נחליט מה עושים שנה אחרי זה, אבל בפועל זה לא קיים,

זה מחויב ואני גם אמרתי שיש תקנות. בספטמבר, אבל גובים כבר ב-1 בספטמבר אז איך זה מחויב? סימה, מה הפרוצדורה של איסוף החתימות? בואו ניתן לסימה להציג הכול בצורה מסודרת, שאלות הבהרה מיד כשהיא תסיים. אמצעי קצה אנחנו גובים בתחילת שנת הלימודים. אבל תסבירי למה אמצעי קצה כי עברנו ללמידה רבה בזום ויש רכישה מיוחדת לנושא, אז למה צריך לשלם? זה בתי הספר המתוקשבים, עכשיו כולם יהיו מתוקשבים ואנחנו גובים על זה כסף. יש בתי ספר שמעוניינים דרך אגב, מדובר ב-2% מבתי הספר בסך הכול לרכוש בעצמם או לשכור אמצעי קצה. יש חוזר מנכ"ל מאוד מפורט, אם תרצו אפשר יהיה לדאוג לקבלת פירוט לעניין הזה. אלה בדרך כלל אוכלוסיות חזקות יותר. הם לא, עד כמה שלי ידוע מהתבחינים של הקול הקורא, יעמדו בתבחינים של הקול הקורא להיות ראשונים לקבל אמצעי קצה. מדובר בבתי ספר במדד טיפוח נמוך, זאת אומרת סוציו-אקונומי מאוד גבוה, שרוצים לרכוש. בתי ספר שעבדו מתוקשב לאורך השנים. מדובר במעט בתי בפר אבל יש להם אפשרות לעשות את זה. דרך אגב, בג"ץ דן בזה בשניים או שלושה סבבים ובחר שלא להעיר לנו על החוזר ולקבל את זה. אבל עכשיו עברנו למתוקשב. אבל המציאות השתנתה. היום וזאת הייתה אחת הביקורת גילו שיותר ממחצית מבתי הספר אינם מתוקצבים, אתם הצגתם את זה, לא אנחנו, והולכים להעביר את כולם למתוקשבים. וטוב שהקורונה זרזה את זה כי זו הלמידה המתבקשת למאה ה-21. ברגע שיש מחשבים, אין מה לעשות, אורך החיים של מחשב הוא מאוד מוגדר וצריך כל הזמן לשדרג את החומרות ואת התוכנות. זה כמו לוח וגיר, גבינו פעם מההורים עבור לוחות בית ספר? היום אלה הלוחות. זה הא'-ב' של אמצעי הלמידה של היום. תוך כדי קיבלתי פה הודעה, רק לדוגמה, מהורים שקיבלו בקשה לגבייה של 180 ש"ח על פרויקטים חינוכיים,

נכון, על זה אנחנו מדברים. אין פירוט.

אני יודע שעל זה אתם מדברים, אני מציג את מה שקיבלתי כדי להמחיש את דבריכם. אני בטוח,

שאת וכל מי שיושב מימינך ומשמאלך מנסים לגרום לבתי הספר לעשות את זה. אתם גם הוצאתם ב-5 באפריל אם אני לא טועה בתאריך מכתב לבתי הספר: תחזירו את מה שההורים שילמו ולא קיבלו. אני בטוח שאתם מנסים.

זה לא פוגש בשטח את העובדה שבתי הספר מחזירים. אני לא רוצה להציג את זה באופן כולל אבל כנראה שרוב בתי הספר לא מחזירים. זה דיון שלישי שאת אומרת, וגם בכך את צודקת, שעד סוף אוגוסט בתי הספר צריכים להחזיר, אנחנו עוד רגע בסוף אוגוסט, ברור לנו שרוב בתי הספר לא יחזירו את הכסף. למה אני אומר את זה? כי אנחנו מדיינים כבר כמה דקות על סעיף, שאגב לוועדה ספציפית אין אישור לאשר או לא לאשר. יש לה כן אישור, ובעיניי זה מה שתכף נעשה, נקרא לכם להפחית את התשלום הזה כי ברור שהשנה גם הוא אגב, ראש המטה, יואב, יירד. לא סביר שישלמו את אותם 180 ש"ח של פרויקטים חינוכיים ששנה שעברה שילמו עליהם גם השנה. עקרונית, לוגית, כנראה גם הסעיף הזה צריך לרדת כי חלק מהשירותים לא יינתנו. למה לא תוכלו לבדוק את זה? כי אין באמת פירוט. גם לבית ספר זה קשה, אני מבין. נתנו לו סל: קח מההורים כסף,

תסתדר. הוא עושה סעיפים כללים, כמו שאולי גם חלק מאתנו היו עושים, אומרים להם: אוקיי, תביאו לי את הכסף. אתם יודעים איך זה. נוצרת מציאות שבה ההורים משלמים את הכסף, בתי הספר לפעמים משתמשים בו למקום הנכון, לפעמים למקום אחר ואז הכסף נשאר אצל בתי הספר. לכן בעיניי גם הסעיף הזה צריך לרדת. לא להיעלם אלא לרדת. הפחתנו את הגבייה המותרת ב-15%. התחלה טובה. אפילו יותר חשוב מזה שהפחתנו אותו, אני חושב שחשוב להגיד פה שלמשרד יש בסך הכול אמון במנהלי בתי הספר. הם אנשים טובים שעושים את עבודתם

הורים יקרים, אולי אתם לא מעודכנים, אני מקבלת עכשיו מחברות שמפעילות תל"ן שלדוגמה ברמת השרון, בגנים ברמת השרון, בתל אביב ורשימה ארוכה מאוד, לא מתחילים תוכנית תל"ן בלי חתימה של הורים, כל ההורים, אז בואו לא ניקח את זה לקיצוניות. בגנים את צודקת. גברתי, את יכולה לצעוק מפה ועד להודעה חדשה, אני מקבלת עכשיו מהחברות הודעה - - - בגנים? כן. וזה אומר שהפיקוח כן עובד. אני מדברת על בתי הספר. ואני מקבל מיושבי-ראש ועדי הורים הפוך. עופר, מבחינתך שהכול המדינה תשלם. נכון. אתה בא מתורה מרקסיסטית של קומוניזם.

סוף סוף שמעתי ממך דבר גם נכון וגם ראוי.

אנחנו לא שם, עופר. אם אתה רוצה תלך למקומות אחרים, כמו צפון קוריאה.

כאן זו מדינה דמוקרטית, לא קומוניזם, אז בוא נירגע. תלמדי קצת לפני שאת אומרת מה זה מרקסיזם - - - כמה אפשר? באמת.

אני מלא הערכה לכך שכבר שעה הצלחתם לא להתעצבן אחד על השני ואני קורא לכם להמשיך עם השעה הראשונה. אני צוחק, אני לא התעצבנתי. זה פרודיה, מה שהיא אמרה, או פרסה יותר נכון.

הבטחתי לח"כ סופר, שהשקיע שעות רבות בעבודה על המתווה בחמ"ד. יש עוד דברים שלא אמרת, סימה?

בית ספר מנגן 50% בתחילת השנה, 50% בינואר. יש לי כמה הבחנות: תשלום שגובים בתחילת שנת הלימודים יכול לשמש לשירותים שיערכו לאורך השנה, כמו הזמנה של טיול שיערך במחצית השנייה אבל צריך להזמין אותו. אם לא נעשה שימוש בכסף במחצית הראשונה אפשר לחשב ולתכנן מה קורה במחצית השנייה ולהעביר את היתרה למחצית השנייה, כמובן הכול בהסכמת ועד הורים בית ספרי ובעבודה משותפת, וכמובן שבסוף שנה, בהתאם לתקנות, מוחזרות כל היתרות להורים, ואני יודעת שבתי ספר מחזירים. אם יש בתי ספר שטרם החזירו זה בשוליים ובקצה. בתי הספר עבדו מאוד קשה. אנחנו בקשר עם מאות ואלפים של בתי ספר. זהו, עד כאן.

שאלות הבהרה בלבד לדברים שסימה הציגה ולאחר מכן אני רוצה לתת לח"כ סופר להתייחס לנושא ספציפי. ח"כ כסיף, בבקשה. שתי שאלות קצרות.

לא שמעתי מה אמרת לגבי 15% שהורידו, אשמח אם תוכלי לחזור. דבר שני, בניגוד למה שקטי אמרה ואני מצטער שאני מבקר אותה משום שהיא החמיאה לי בכך שהיא אמרה שאני מרקסיסט ואני אחמיא לה בהזדמנות אחרת - - - אני אחיה עם זה טוב.

רק שתדעי שצפון קוריאה זה לא מרקסיזם, זה הרבה יותר קרוב לשיטה שלך, אבל לא משנה. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? מנסה לעשות את מה שעשו במדינה הזו מאז שהוריי הגיעו לנסות לגמד. אני לא אתן לך את זה. לא אתן לך לגמד אותי.

חלילה, מי גימד אותך? אמרתי שצפון קוריאה קרובה למשנה שלכם, זה הכול. עם כל הסיסמאות שלך אתה יודע לאן אתה צריך ללכת.

כל פעם הוא מנסה להתייחס כאילו אנשים לא מבינים. תעשה לי טובה עם השטויות שלך. חה"כ כסיף, בבקשה תתמקד בשאלת ההבהרה. כתבו לי גם יושבי-ראש ועדי הורים והם אומרים שמעולם אני לא אומר שזה באופן כללי כך, יכול להיות שיש כך ויש כך, מספיק שבבית ספר אחד זה לא כך זה כבר בעייתי לא פנו אליהם כדי לחתום איפה שנדרשת הסכמת ההורים.

א', מה הפרוצדורה? איך בדיוק אוכפים את זה? איך בדיוק אוספים את החתימות? האם יש לכם פיקוח על זה? האם אתם יודעים בכמה בתי ספר באופן ברור באמת נאספו חתימות ובכמה לא? כי זה חלק כמובן מהתהליך קבלת ההחלטות, בלי קשר לזה שאידיאולוגית אני אכן בעד ביטול תשלומי ההורים ושהמדינה תממן חינוך מא'-ת', תרתי משמע, אבל זה לא העניין כרגע, אני שואל שאלות נקודתיות בהמשך למה שאמרת. הפחתנו 15% ברכישת שירותים מרצון, הסעיף שדיברנו עליו קודם. יש לנו בקרה ואכיפה גם על ידי המפקחים וגם יש לנו מינהל רישוי בקרה ואכיפה. יושב לצדי מנהל המינהל, הוא יוכל להגיד כמה מילים על הבקרה. אני חושב שזה עובר פה כחוט השני, אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה שאולי לא חודדה מספיק. אישור הוועדה פה, אין משמעותו שכל בית ספר יגבה את כל מה שמופיע פה בטבלה, המשמעות היא שאנחנו מאפשרים את זה ברמה העקרונית. אחרי שאנחנו מאפשרים את זה, אחרי שהוועדה תצביע ותאשר את זה, כל מנהל בית ספר יושב עם ועד ההורים שלו והם מקבלים החלטות מתוך מה שהוועדה אישרה מה עושים ומה לא עושים. יכולים להחליט שהשנה בגלל הקורונה אין טיול ויכולים להחליט שהשנה יש טיול. אני מקווה מאוד שיטיילו. הם יכולים להחליט שהשנה יש תל"ן או אין תל"ן, שהשנה את הרכישה מרצון חוסכים להורים וקונים להם עכשיו את התלבושת אחידה כולם ביחד, או שלא עושים את זה וכל הורה יתכבד וירכוש את זה בעצמו בחנות. זה עניין של ועד ההורים הבית-ספרי עם המנהל, כל מה שאנחנו עושים פה זה רק אפשרות עקרונית לאשר. באשר לשאלתו של חה"כ עופר כסיף

אחרי שהמנהל יושב עם יושב-ראש ועד ההורים הם חותמים ביחד על טופס שאומר שזה הסכום שההורים רוצים לגבות והמנהל רוצה לגבות. זה הולך לאישור מפקח בית הספר באמצעות מערכת שנקראת אפיק. רק אחרי שמפקח בית הספר אישר את התשלום הזה הסכום הזה יכול להיגבות וזה הפיקוח הראשוני שלנו. מעבר לזה, גם צוותים שלי הולכים לבתי הספר ובודקים מה הסכום שנגבה בפועל ומה התמורה שניתנה להורים עבור הסכום שנגבה. אנחנו לא בודקים כל בית ספר כל שנה אבל בממוצע אחת לחמש שנים בית ספר נבדק בנושא הזה. אז פספסתי משהו כי לפי מה שאני מבין מנציגי ההורים בכל בית ספר כלל ההורים צריכים להסכים וממה שאני מבין ממך מספיק שוועד ההורים מסכים. אני אדייק לך. גם זאב מכיר טוב טוב את החומר, הוא מספיק ותיק ומנוסה. צריך להבדיל בין תשלומי ההורים הרגילים, שעליהם חותם ועד ההורים בשם ההורים, וגם אז יכול להחליט הורה שלמרות שוועד ההורים חתם הוא לא מעניין. עשו עכשיו קניה מרוכזת של תלבושת אחידה, גבו על זה במסגרת סעיף תשלומים מרצון, אומר ההורה: לא רוצה, אני רוצה לקנות לבד, זו זכותו המלאה, אף אחד לא מחייב אותו. שום דבר מתשלומי הרשות הוא לא חובה. עוד יותר חמור מזה זה התל"ן, שמכיוון שזו תוכנית נוספת כל הורה חותם עליה בעצמו. לכן צריך להבדיל בין הטבלה הרגילה, שעליה חותם ועד ההורים, לבין התל"ן, שזו באמת חתימה אישית של כל הורה. שאלת הבהרה לסימה. כשאת אומרת שהפחתתם ב-15% את תשלומי ההורים, זה אומר שקיצצתם 15% מפעילויות העשרה? זו לא הפחתה תוך שמירת 100% מהפעילות אלא המשמעות היא 15% פחות פעילויות. השר קובע את התשלום המקסימלי בעד פעילות. עבור פעילות של רכישה מרצון השר הפחית ב-15% את גובה הגבייה המקסימלי המותר. בית ספר יכול לעשות את החישובים שלו ולרכוש מה שהוא וההורים בוחרים ביחד לרכוש. אם אתה שואל אם המשרד משפה עבור זה התשובה היא לא. אני רוצה לוודא שאני מבין נכון. זה אומר שלמול ההחלטה הזו המשמעות של קיצוץ זו המשמעות של ביטול פעילויות?

המשמעות היא של בחירה בפעילות. הם יכולים לבחור בפעילויות יותר זולות ולספק יותר פעילויות. של היכולת של בית ספר לקבל פחות עבור הכסף שהוא יכול לגבות לפי חוק? אתה יכול עם אותו סכום לקחת הצגות פחות יקרות או טיולים פחות יקרים. זה פול ואתה בוחר לעצמך כבית ספר. יצטרכו לעשות שיעורי בית. לא עם מתווה הטיולים החדש של הקפסולות. איך אפשר לעשות טיול זול יותר כשמותר פחות לעלות על האוטובוס,

הפכתם גם להיות מומחים של טיולים? נו, בחייכם. התשובה היא כן, אני מומחה לטיולים. אני ניהלתי אותם ביומיום.

אני לא יודעת מה עובר עליכם, באמת. אני עוצר את זה רגע. אני רוצה לעמוד במילתי ולתת לח"כ אופיר סופר שבאמת עמל והשקיע בזה. אגב, שאלה מהותית, אני לא מצליח להבין איפה זה פוגש את המתווה, ככל שיש הסכמה כזאת. בבקשה, ח"כ סופר. המתווה שלנו הוא אחלה ויכול להיות שגם המתווה של משרד החינוך הוא בסדר. ההבדל בין שני הדברים הוא שבסופו של דבר התל"ן, של החינוך הדתי במיוחד, מרכיב את המשכורות, המוסדות בהחלט תלויים גם במשכורות האלה ויש כאן פער שמעמיד בסיכון גם את עמידותם של המוסדות למשך כל השנה. מצד שני, אנחנו לא יכולים לדרוש מהורים לשלם שכר על שירות שהם לא מקבלים. מה שכן מיוחד במתווה הזה הוא שאני חושב שזו פעם ראשונה אחרי הרבה זמן שבאמת מתקיים שיח בין ההורים לבין הרשתות, ששניהם בעלי עניין מאוד משמעותיים בסוגיה הזו. נראה לי שהגענו למתווה שהוא יחסית טוב וסביר, אני חושב שגם המתווה שלכם בסדר, אלא שבסופו של יום אני חושב שאנחנו צריכים להשלים שיהיה חשוב וטוב אם משרד החינוך גם אם משרד החינוך לא יכול לפתור את כל הבעיות שאנחנו מבקשים שהוא יפתור יישב עם הרשתות ועם ההורים ביחד וינסה להגיע למצב של סגירה או לפחות מקסום כל מה שאפשר מהמתווה הזה. סך הכול הגבייה הולכת להיות לא פשוטה, גם בגלל משבר הקורונה, שהוא משפיע פעם אחת על ההורים ופעם שנייה על המוסדות, והוא משפיע גם כן על היכולת הטכנית לבצע את הדברים. נראה לי, גם בלוח הזמנים הקצר, שאם נשקיע לפחות פגישה אחת משמעותית בעניין הזה וננסה למקסם את המתווה, או להפגיש בין שני המתווים, של המשרד ושלנו, זה יכול להיות מבורך. בסוף אתם באמת הדרג המוסמך לצורך העניין, הרשות שעליה מוטלת האחריות. אנחנו יכולים לבוא ולזרוק את העסק, ולהגיד: אוקיי, הרשתות יגבו בצורה הזו. אני לא רוצה לעודד ולא רוצה לרמוז שאני אעודד חוסר גבייה. חס וחלילה.

חשובה לי מאוד ההצלחה גם של הרשתות וגם של ההורים, אבל נראה לי שמהלך שנעשה בשיתוף יכול להצליח ומאוד הייתי שמח עם המשרד היה שוקל לאמץ לפחות את השיחה הזו. אני חושבת שזו דוגמה מצוינת שבשיח של כמה שעות טובות הצלחנו להגיע למתווה של תל"ן בשנת קורונה שגם ההורים מסוגלים לעמוד מאחוריו, עם הגבלות שמותאמות לקורונה ובאמת לתת שירות שעליו גובים את הכסף. זה משהו שהיה מאוד חשוב לנו בחמ"ד ואני חושבת שאופיר עשה פה עבודה מצוינת. עשו פה משא ומתן שיכול להיות דוגמה מצוינת להמשך, עם הבטחה לשקיפות גם. אני כמובן מודה לאודליה וצופית שהובילו את הסיפור הזה מצד ההורים ולמנהלי הרשתות.

המתווה של חה"כ אופיר סופר של הרשתות וההורים, צריך להבהיר שככל שהוא מגביל את התל"ן בהתאם למתווה אין לנו שום בעיה אתו ואנחנו כמובן מברכים. אני לא ראיתי משהו מסודר, זה הכול דברים שנאמרו לי, אבל ככל שהמתווה מחייב את משרד החינוך בשיפויים כספיים כאלה ואחרים לרשתות, אין לנו מקור תקציבי לדבר הזה. גם אין לנו מחויבות כלפי מורי התל"ן, צריך להבהיר את זה. יכול להיות שיגיעו תקציבים כאלה ואחרים. נמצא פה משה שגיא, סמנכ"ל כלכלה ותקציבים, אם יהיו תקציבים תוספתיים שייועדו לזה מהאוצר זה לא עניין שלנו אבל - - - גור, זה לא מדויק כי אם אתם מונעים את הפיטורים של מורי התל"ן זו התערבות. אי אפשר כך,

כפי שאמרנו בשיפויים האחרים, לנו אין תקציב לדבר הזה. אני רוצה גם לציין שיכולות להיות לזה השלכות רוחב בכל המערכת. זה לא יכול להיות מצומצם רק לרשתות. תל"ן יש בכל המערכת בצורה כזו או אחרת והיא תידרש לתת שיפוי לכל אלה. אני מבין שאין תקציב בתוך המשרד אבל אני אומר שגם אם המשרד ייצר איזושהי עמדה בעניין הזה כי יש כאן בעיה, יכול להיות שהיא גם בעיה משפטית למרות ששוחחנו על זה קצת לפני כן האם כן היה אפשר לפטר לאחר ה-31 במאי או לא אני חושב שצריך להיות ליבון של הדבר הזה בפורום הרלוונטי,

רשתות והמשרד, כי בסוף זה משפיע. ואם יש לזה השלכות מערכתיות אחרות, השאלה אם זה צודק או לא צודק. אם זה צודק, ואפשר לעמוד בזה וזה יפתור את הבעיה ויכול להיות שלא נגיע לכל המתווה הזה לגמרי אבל נגיע למשהו ממנו אני חושב שזה הרבה. אם יש כאן בעיה שצריכה להיפתר ברמה שהיא מחוץ למשרד - - - אופיר, אתמול ישבנו בוועדת כספים עד השעות הקטנות של הלילה, חזרנו הביתה ב-06:00 בבוקר. אי אפשר יהיה לחרוג ממה שבשלושת החודשים הקרובים יינתן מבחינת תקציב מדינה. אין מאיפה. צריך לחזור לוועדת כספים לדיונים לתוך הלילה כדי להוציא. רק שיהיה לך ברור. אני לא הייתי מדברת כך, אני ישבתי עם ועד ההורים, תמכתי בכל דבר שלהם, מחזקת את ידיהם וכו', אבל הבנתי אתמול בוועדת כספים שאין מאיפה להוציא.

אין. יתכבדו כל הגורמים ויגידו אמר את זה גם יואב רק לא הבנתם כל כך את מה שהוא אמר אז אני אחדד האם תיקח את הסייעות מהילדים האלרגיים, האם תיקח את התגבור במתמטיקה. אתה צריך להחליט במה להוריד. אין. זה לחזור לוועדת כספים ולפתוח את כל התקציב. אתה לא מבין מה הולך. אתה יודע איזה עמל רב כדי לפתור את הבעיה של קרן קרב,

קטי, אני צריך לצאת, אני רק רוצה להגיד את עמדתי. אני חושב שזה יכול להיסגר, או לפחות ראוי שיהיה ניסיון, שלא במסגרת ועדה אלא במסגרת ישיבת עבודה. נשלח את השר לשיעורי בית לנסות להביא עוד. ככל שיביא יותר כך יהיה טוב, אבל כרגע זה המצב הנתון. מה שמופיע בפנינו הוא לא תוצר של הידברות בין המשרד לבין ארגוני ההורים? לא, לא. הטבלה המוצגת פה עם החלוקה זה אחרי שהייתה הידברות אתכם? חלקית. יש שם כמה הערות שלא קיבלו את דעתנו. החלוקה היא לא הבעיה,

הבעיה היא הסבסוד בעיקר וכמובן שלא נתנו לנו להיות שותפים. בסעיף תל"ן למשל יש סעיף שאומר שיעלה למנהל מחוז אם רוצים להרחיב את מספר שעות תל"ן, אנחנו ביקשנו להיות שותפים שם ולא אישרו לנו את הדבר הזה. ביקשנו בקרן מלגות להיות שותפים לחלוקה ולעקרונות ועדיין זה לא אושר. השנה או שנה שעברה? השנה, אנחנו מדברים על עכשיו. אפשר התייחסות של המשרד לנושא של שילוב ההורים בקרן מלגות? והרכבת התל"ן. ההורים הם חברים בכל בית ספר. לפני שקובעים מי מהילדים מקבל מלגות יש ועדה בבית ספר, כמובן בראשות מנהל בית ספר, ההורים תמיד נמצאים בוועדה הזו. אני מדבר על קריטריונים ברמה הארצית. השמות מוזכרים, כל הנתונים נמצאים וועד ההורים שותף מלא. אין ועדה ארצית. יש מנגנון. אמרתי לך בבוקר, תפנה אלי בצורה מסודרת, אני ארים את זה כלפי מי שמקבל החלטות ותקבל תשובה. פנית אלי היום בבוקר. לגבי הוועדה של תל"ן, הנושא הזה מיותר מכיוון שהוועדה לא תאשר בלי חתימות של הורים על הסכמה לתל"ן ובלי חתימה של ועד הורים על הסכמה על התל"ן. זאת אומרת שזה מיותר. זה מגיע כבר לוועדה עם הסכמות הורים. סימה, כאילו הכול עובד לנו מעולה בכל המקומות. סימה, יש פה מצב של אי-אמון בין ההורים לבין המשרד בנושא האכיפה.

בנושא האכיפה אין צל של ספק שצריך להשקיע משאב אנושי במשרד. מספיק פעם אחת שאתם לוקחים איזשהו מנהל סורר ואומרים לו: תקשיב, על מה שקרה כאן ולא החתמת ואז מחזירים את האמון. אני מאמינה שכל השיח המיותר הזה מזמן היה עובר. אתם יודעים, יש לכם אמצעים לאכיפה. אני מכירה את המשרד הזה כמו את כף ידי, אני יודעת שיש לכם אמצעים של אכיפה. אוי למוסד שלא מתנהל כספית כמו שצריך. אתם מיד נועלים לו את התקציבים. זה פשוט מאוד. אז אני מאמינה שיהיה אמון של ההורים בכם. הם אמורים לייצג את ההורים, הם חסרי אונים כשמצלצל ועד הורים בבית ספר בן גוריון ברמת השרון ואומר: לא החתימו, המנהל עשה מה שהוא רוצה וכו'. הם באים, הם חוטפים. קטי, דווקא העובדה שאנחנו יכולים היום לספור את בתי הספר שיש בהם בעיות מתוך 5,000 בתי ספר עשינו כזה סדר במערכת. אתם תקבלו את הגיבוי מכולם לענישה. עשינו כזה סדר במערכת. מושקעים פה אמצעי אכיפה בכמות בלתי מוגבלת,

אני לא אומר שאין עדיין פה ושם בעיות. פה יש בית ספר, שם יש בית ספר. כשיש 5,000 בתי ספר יש פה ושם בעיות, אבל בסופו של דבר הסדרנו את המערכת כולה. הכול מסודר, הכול מנורמל. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי הסיפור הזה של ההורים. זה חדש. ועדי ההורים אף פעם לא התנגדו לתל"ן. הדבר הזה חדש לנו. יושבים פה כמה אנשים שאומרים שהם נציגי ההורים שזה בסדר, זה הגוף הפורמלי שמייצג את ההורים - - - רגע, גור, מה זה "אומרים"? גור, האמירה הזו לא מכבדת את העניין. זה כמו שאני אגיד שאתה לא נציג משרד החינוך. עכשיו אתה מנסה להקטין ולגמד. עד עכשיו לא התנגדתם לתל"ן. אף אחד לא אמר שאנחנו מתנגדים לתל"ן. אל תכניס לנו מילים לפה. אנחנו לא אמרנו שאנחנו מתנגדים לתל"ן ואל תגיד שאנחנו לא

יש גבול לכל דבר שצריך לקבל. חבר'ה, לא צריך לעלות טונים. ח"כ כסיף, בבקשה. שלא יקטין את נציגי ההורים, אלו נציגי ההורים. הוא לא מקטין. הוא התכוון שזו פעם ראשונה כי גם להם יש אחריות לתל"ן, שלא יבואו אחר כך הורים בטענות. אבל, קטי, אלו הנציגים שלהם. מה שאני אומרת למשרד החינוך זה כך גם רם, לדעתי, בכיוון הזה ואני חושבת שזה החידוד בוועדה אם אנחנו

על מקרה של בית ספר סורר, הוא יובא לפה. לא אכפת לנו שנעשה דיון בוועדה, אני אומרת את זה אפילו בשם רם. נביא מקרי קיצון כדי לבוא ולהגיד לכם: הנה, תקשיבו, יש פה עניין שהמשרד נרדם, לא עשה את עבודתו, ואז תבינו. למה תבינו? כי אנחנו נעמול על אמון. אמון זה דבר מאוד חשוב במערכת. המערכת צריכה להבין שחייבים אמון כדי לתפקד כמו שצריך. אנחנו ניתן לכם את כל הגיבוי האפשרי וגם להם ניתן את הגיבוי האפשרי כדי שתתפתח פה מערכת אמון שאפשר יהיה להתקדם קדימה. אני מאמינה בגדול בהורים כי ההורים הם שומרי סף, הם שומרי סף של בית הספר, הם רוצים את הטוב ביותר עבור הילדים שלהם. מצד שני, הם גם צריכים לשתף פעולה. אמרתי את זה ברמיזה אבל אני אומרת את זה עכשיו בקול רם, אם לדוגמה בית הספר לא יקבל את התוכניות לגבי טיולים זה חד-משמעית, אני יודעת על מתווים נהדרים שבונים היום בטיולים, הטיולים היום זה הפתרון. כשבאתי לדבר עם שר האוצר, שאין לו מושג בחינוך, יש לו מושג בהמון דברים, אמרתי לו: כל הזמן מחפשים פתרונות לבעיית הקורונה. קרן קרב, היל"ה, המתנ"סים, השירות הלאומי, כל הדברים הקטנים האלה שביום יום הם עוברים לנו כך ואנחנו לא שמים לב הם הפתרון,

גם טיולים,

זה דבר שהוא מאוד חשוב, ומדברת אתכם מורה. מה שהילדים שלי קיבלו כילדים שצעדו בטיולים זה הרבה יותר. זה גיבוש מבחינה חברתית, ידע שהם מקבלים בהם, כל הכרת הארץ, הערכים האדירים. חברים יקרים, אנחנו לא נמצאים כיום בחברה הכי מושלמת בעולם. יש המון דברים שצריך לתקן בתחום החינוך, הטיולים וסלי התרבות, להעשיר את העולמות שלהם. יש ילדים שהצגות מסוימות לא יגיעו ויש המון פתרונות. בעיר שאני גרה בה עושים מופעים ענקים עם רכבים. הילדים נמצאים בתוך הרכב עם ההורים ורואים מופעים של יובל המבולבל וכדו', השחקנים מסתובבים. יש המון פתרונות ואני בטוחה שבמשרד החינוך יושבים ועמלים על הפתרונות הללו. שתפו פעולה כדי שנוכל לפתוח כי השנה הבאה היא לא שנה קלה בכלל.

אנחנו בעד טיולים, אנחנו בעד הצגות, אנחנו בעד הכול. אחד הדברים הראשונים שאמרנו זה שותפות ושיתוף פעולה.

יושבים פה אנשי הצוות עבדתי במשרד החינוך הם לא נחים לרגע. יושבים פה אנשים שמבטיחים לכם שהם יתייחסו לכל דבר שתביאו בפניכם לגבי חתימות הורים וכו' וגם אתם תתנו בהם אמון. זה צריך להיות דו-צדדי.

זה חייב להיות דו-צדדי כדי שהמערכת הזו תפעל. אני חייבת לומר שאנחנו עובדים ביחד נהדר. זה נראה פה בוועדה, כל אחד עושה את התפקיד שלו בצורה נאמנה וטובה, אבל הנהגת ההורים הארצית ואנחנו עובדים בצורה מעולה, בשיתוף פעולה, בשיח, יחד עם מנהלת המינהל הפדגוגי, יחד עם כל אגפי המשרד. יש שיח לאורך כל השנה, אמון, הם יודעים לפנות אלינו ואנחנו יודעים לפנות אליהם. תודה על ההבהרה. חה"כ פרומן, בבקשה, ואחריה חבר הכנסת כסיף. לאחר ששניכם תדברו אני רוצה להציע, לאחר שיח שלי עם נציגי שר החינוך ונציגי ההורים, שנעשה הפסקה קצרה, ננסה לעבור סעיף-סעיף לראות אם אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה ואז נכנס שוב את הוועדה ונקיים הצבעה. נראה לי שזה הכי אפקטיבי כי תוך כדי הדיון אנחנו מציעים הצעות אבל אני מנהל את האירוע אז זה קצת יותר מורכב טכנית. אני רוצה לחזור לסעיף המסיבות הכיתתיות שנעלם. בסך הכול מדובר פה ב-20 מיליון שקלים, שאני מבינה שגם בשנה שעברה לא מוצה ל-20 מיליון, הועבר כמה שנדרש. זה סכום פעוט. אני יודעת שכל דבר הוא על חשבון משהו אבל זה סכום פעוט שכבר התחלנו, וזה עקרוני בעיניי כי זה מסמל את המגמה שהתחלנו בשנה שעברה להפחתת תשלומי ההורים. בעבר פשוט עשו קו, אין מסיבות, אין סבסוד, אין הפחתה אפילו לא מכבדים את מה שהוועדה פה יצרה בשנה שעברה. אני חושבת שלרציפות הזו ישנה חשיבות. ישנה חשיבות עקרונית וזה סכום קטן. זה סכום קטן. מה שהתחלתם זו המגמה, זה הכיוון. השנה יש גם אילוצים אחרים. זה דבר אחד. אני מעלה את זה חזרה. דבר שני, לא נחה דעתי על נושא אמצעי קצה. מה שהפך להיות היום הלוח של הלימודים, אנחנו גובים עליו 667 שקלים.

הנושא של השכרה, אבל לגבות? אני יודעת שזה בתי הספר שהיו בתוכנית התקשוב, אבל היום כל בתי הספר בתוכנית התקשוב, גם כי אין למידה אחרת המותאמת למאה ה-21 וגם כי אנחנו מדברים על למידה מקוונת בחלק מהשכבות וזה סכום אדיר. אני לא יודעת למה צריך לגבות את זה היום, במיוחד שיש סכום שמיועד לכל הנושא של השדרוגים הטכנולוגים. הדבר השלישי הוא נושא התל"ן. אני מעלה את זה. אני רוצה להזכיר לכל אנשי החינוך הוותיקים שאחד האמצעים שגרם להרחבת הפערים בחינוך הוא הנושא של התל"ן. מקומות שיש גובים וגובים עד המקסימום, מקומות שאין לא מקבלים. כל ילדי ישראל בחוק חינוך חובה חינם צריכים לקבל את מה שהם צריכים לקבל. אם חושבים שצריך להוסיף על הלמידה אז צריך להוסיף על הלמידה. פה עשו הוזלה משמעותית. כלומר, המקסימום שאפשר יהיה לגבות מופחת ב-60%. מצד אחד זה מבורך, מצד שני נותנים למנהל המחוז אפשרות להרחיב. דיברנו על זה בשבוע שעבר. מחוז תל אביב רואה את הרשויות שלו, הוא לא רואה את כל הארץ, אז ברור שאפשר שם להרחיב, או מקומות מבוססים יותר. החלטנו שמורידים את הגבייה מהתל"ן, הפחתה של 60% כמובן תמורת פחות שעות, זו לא באמת הפחתה, זה במקום חמש שעות עד שעתיים, אז למה לאפשר עכשיו את האופציה הזו? אנחנו כאילו עושים פעולה והיפוכה. אני מבקשת שוב לדון בנושא הזה באופציה של ההרחבה, אם היא הכרחית או לא הכרחית. גם כך זה פחות שעות פחות כסף, אין פה הפחתה אמיתית. אבל בואי נהיה מדויקים,

כשאנחנו מדברים על תל"ן אנחנו מדברים על בתי ספר מיוחדים.

רק, כלל המערכת. כי כשאת מדברת על בית ספר לאומניות או בית ספר כזה ואחר יש להם את התוספת של התל"ן, היא תוספת ספציפית בגלל שהם רוצים תוכנית מיוחדת. הורה בוחר לעצמו: אני שם את הילד שלי פה הנה, מירום גם מסכים אתי,

אבל יש תל"ן בבתי ספר רגילים לא, מפני שהמשמעות כרגע היא שאם אין תל"ן יש בתי ספר שהולכים להיסגר וילדים שנזרקים.

זה לא מה שאמרתי. אמרתי הערה עקרונית על תל"ן - - - הנה, גם ההורים מסכימים לזה. בסדר, מותר לי כאשת מקצוע לומר שהתל"ן הרחיב לאורך השנים פערים חברתיים. עכשיו החליטו להפחית, אז למה לתת עוד פעם אופציה לעלות? מפחיתים אז מפחיתים. תודה רבה, חה"כ פרומן. חה"כ כסיף, אחרון הדוברים עד להפסקה, בבקשה. כמה דברים, קודם כל ברמת המאקרו. אני כל פעם מדגיש מחדש, העמדה האידיאולוגית שלי ברורה, אני רוצה לדבר כרגע רק פרקטית. לפני כשנה התקבלה החלטה ישבתי בוועדת החינוך שיהיה מתווה הדרגתי שמטרתו בסופו של דבר לבטל לגמרי את תשלומי ההורים. היה מתווה כזה, עכשיו נסוגו ממנו. יתרה מכך, בין מדינות ה-OECD ישראל "מככבת" בפערים הגדולים ביותר בין תלמידים במערכת החינוך בגלל מעמדם או הרקע החברתי-כלכלי שלהם. ישראל מככבת. על אחת כמה וכמה היום, בעידן הקורונה, הפערים יותר גדולים. מה עושה פה השר והממשלה שלו ככלל ושוב,

התלונה שלי היא לא אליכם ולא רק בתחום החינוך אבל אנחנו מתמקדים בחינוך? עוד יותר מגדילה את הפערים במדיניות שלה כי זו התוצאה של מה שאנחנו רואים פה. ויש כסף, אני חולק פה עליך, קטי, יש כסף, השאלה לאן הוא מופנה. זה בסדר, עופר, עדיין לא הפנמתם שהבחירות היו. זה השר. זו הממשלה. ממשלה מבורכת. יש כסף, השאלה לאן הוא מופנה.

מסיבות פוליטיות, פתאום בוועדת הכספים באמצע הלילה למרות שאתמול לא הייתי אני יודע שחלק מהח"כים, שלא באשמתם, הם בני אדם, לפחות רובם, בטח אפילו בשלב מסוים עיניהם היו טרוטות מלהבין מה עומד מולם, זה קרה לי ולאחרים, אנחנו בני אדם קיבלו החלטה להוסיף לתקציב, אבל להוסיף לטובת מה? חינוך לא חשוב?

זה לא נכון. לא סיימתי. כבר הזכרתי את זה כמה וכמה פעמים וכולנו יודעים את זה, במצב הקורונה מספר ההורים שמתקשים יותר לממן את החינוך של ילדיהם גדל ולצערי הוא יגדל כי המשבר הזה לא מאחורינו.

זה לא התפקיד של ההורים למצוא את המקורות. מישהו הפנה אליכם קודם את השאלה "מאיפה?" זה לא התפקיד שלהם. צריך למצוא את המקורות כי חינוך הוא ערך.

קודם כל תחזיר את הכסף. חייבים שזה יהיה הכרחי. זה הדבר הראשון. דבר שני, שיהיה מעקב רציני ושאם באמת יש דרישה